בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, כ"ד שבט התשפ"ב, 26 בינואר 2022. על סדר-היום: ערעורים על החלטות נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום בנושאים הבאים שני ערעורים. הערעור הראשון: האם הממשלה תחליט על נסיגה בחומש, של חברי הכנסת שלמה קרעי ובצלאל סמוטריץ'. בהתאם לתקנון נתחיל בנימוק של נציג או נציגה מהנשיאות. אנחנו מקדמים בברכה את חברת הכנסת אמילי מואטי, סגנית היושב-ראש, בהופעת בכורה. הנוהל הוא שקודם שלמה מציג. תודה על התיקון. חבר הכנסת סמוטריץ לא נמצא. נמצא פה חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. אני חושב שאין חשוב מזה. הפעם גם באמת בהתאם ללוח הזמנים, כי המדינה נדרשת להודיע לבג"ץ עד יום ראשון הקרוב, האם היא מתכוונת לפנות באופן סופי את חומש. כבר לא יודע אם יש יותר על מלא-מלא לממשלת האחים המוסלמים שקמה לנו, ולפנות את הישיבה בעקבות רצח של יהודי, של בחור, יהודה השם ייקום דמו, מבחורי הישיבה, להחליט לפנות את חומש, לפי דרישת ארגון השמאל הקיצוני יש דין או לא. יש משמעות מאוד לאומית, מדינית להחלטה הזו של הממשלה האם לפנות או להשאיר ולאחוז בעשר אצבעות בחבלי הארץ שלנו; האם הממשלה שומרת על הסטטוס קוו בנושא הזה, ולא מחילה ריבונות אבל גם לא מבצעת נסיגות, או היא מחליטה לסגת מעוד ועוד חבלי ארץ. בעיני, כיוון שלוח הזמנים הזה מאוד צפוף, מאוד קרוב ולוחץ מאוד, אי-אפשר להתעלם מזה, והכנסת צריכה לדון בעניין הזה, לפני שמתקבלת החלטה בממשלה, לפני שהתשובה עוברת לבג"ץ עד יום ראשון הקרוב. יתרה מכך, גברתי סגנית יושבת-ראש הכנסת, חשוב להדגיש, שנעזוב את זה שמעמד הכנסת קצת הרבה התערער בתקופה האחרונה. הכנסת מודה לך על תרומתך לערעור מעמדה. התרומה היא כולה שלכם. אנחנו מנסים להיאבק בזה בכל הכוח. הכנסת הנוכחית לפני חצי שנה הביעה עמדה מאוד נחרצת וחד-משמעית ברוב של 73 ח"כים, הצביעה בעד החוק לביטול ההתנתקות מצפון השומרון. להחזיר את הישוב חומש כבראשונה.

כשהממשלה נדרשת להשיב תשובה לבג"ץ עד יום ראשון, לא שאני חושב שלבג"ץ יש סמכות בכלל, לא יודע מה הוא מתערב בכלל במדיניות של הממשלה, במדיניות של נבחרי ציבור אבל כך זה לפחות יקרה כנראה לפחות עד סיום כהונתכם. אני חושב שעל הכנסת לדון בזה בהקדם, ובהקדם זה רק היום. נדבך נוסף היום ביטלתם יותר מחצי מדיוני הכנסת. המליאה צפויה להסתיים מאוד-מאוד מוקדם, ולכן לא יקרה כלום אם נדון בעוד נושא אחד, מאוד חשוב. אני מזכירה לך שבכנסות ביום רביעי המליאות מסתיימות ב-15:00 בדרך כלל. ממש לא. ביום רביעי המליאה מסתימת בשמונה, תשע, עשר בערב. זו הכנסת הרביעית שלי וזה לא קורה. המליאה היום קוצרה לפי בקשת מנכ"ל הכנסת לאור הסערה הצפויה וחשש שחברי כנסת ייתקעו פה בלי יכולת לצאת.

בהסכמה בין קואליציה לאופוזיציה- - - היות שאין רוב לקואליציה הם ביקשנו מאתנו לגלות אחריות.

גם בתי הספר בירושלים מסיימים ב-15:00 את הלימודים היום. לפחות עד 15:00 הכנסת יכולה לעבוד. דובר על 14:30. זה לא הנושא כרגע. חברת הכנסת אמילי מואטי, בבקשה. חיפשתי מה היה עם חומש בימי נתניהו. לא נסוגנו. נוכחתי שב-2015- - - כל היום ביבי, ביבי. אין לך תשובות מקוריות, חברת הנשיאות? מקץ עשר שנים להתנתקות נתניהו פגש את מפוני חומש. מאז דממה. מאז הישיבה חיה וקיימת עד היום. אמילי עוד לא היתה בחומש. נביא אותה, בעזרת השם. עשינו שם סדר ט"ו, והיה מחזה מדהים. בעזרת השם, כשנחיה בתקופה של הסדר מדיני אבוא בשמחה לכל מקום וכמה שיותר. בסופו של דבר ארץ ישראל חשובה לכולנו. מדינת ישראל עבורי חשובה עוד יותר. לגבי ההחלטה, חבר הכנסת קרעי, בישיבת הנשיאות נכח גם נציג האופוזיציה, חבר הכנסת מרגי. הדברים נדונו לעומק. הוחלט לדחות את ההצעה הדחופה שלך לסדר גם משום שאנו מוגבלים ביכולות לממש הצעות דחופות לסדר. כמה הצעות נשארו? למיטב ידיעתי אושרו 4 הצעות לסדר. יש ההצעה החמישית ששמורה לוועדת הכנסת בדרך כלל. עד כמה שאני יודעת, שבוע לפני כן אושרו כל ההצעות לסדר שהגישו האופוזיציה לרבות ההצעה שלך שנוגעת לספרייה הלאומית. אחרי חודשיים שלא אישרו אותה. אין לזה שום קשר. לגופו של עניין, גברתי סגנית יושב-הראש, האם את לא חושבת שזה שהממשלה צריכה להשיב תשובה לבג"ץ עד יום ראשון הקרוב בנושא מדיני נכון שמדינת ישראל חשובה לך יותר מארץ ישראל אני קצת מתפלא על זה אבל נגיד. עדיין, ארץ ישראל חשובה מאוד גם לך, ואם הממשלה צריכה להשיב תשובה בנושא כל כך מהותי שזה לשנות מדיניות, לשנות תפיסה. האם לסגת מהמקום או להמשיך את הסטטוס קוו? למה שהכנסת לא תדון בזה? אני בטוחה שהממשלה תעשה את מה שנדרש. אני בטוחה שההחלטה הנכונה תתקבל בשיתוף פעולה גם עם הצד הימני וגם עם הצד השמאלי בממשלה. אין צד ימני. לא נתווכח כרגע על עובדות. אני חושב שחברת הכנסת אמילי מואטי הציגה את עמדת הנשיאות.

נימוק למה לא. היא אמרה שארץ ישראל פחות- - לא, זו היתה תשובתי להזמנה שלהם לבקר שם בהקדם. מה הנימוק שיש? הנשיאות דנה בכל פנייה בכובד ראש. היה שם נציג האופוזיציה. ההחלטה התקבלה פה אחד לדחות את זה. הנימוק, אני מניחה שהחליטו להשאיר לממשלה- - מה הנימוק? ההצעה נדחתה. ישבנו ודנו בנושא. ישב גם נציג האופוזיציה. אין לו קול שם.

מי מתייחס אליו שם? יש נציגים נוספים לאופוזיציה שלא הגיעו לישיבת הנשיאות למרבה הצער. מה הרעיון? כי ארץ ישראל פחות חשובה?

זו היתה תשובתי להזמנה של חברת הכנסת אורית סטרוק. כולם יקבלו זכות דיבור. חבר הכנסת בוסו, בבקשה. אני נמצא כאן מתוקף כך שהייתי אמור להגיש את הבקשה להצעה לסדר. היתה לי תקלה טכנית. הודעתי והלשכה שלי הגישה בקשה להצטרף להצעה לסדר. היתה לי תקלה טכנית והתברר שלא הצטרפתי. לכן אולי כדאי שהנשיאות תתייחס לכך שהיתה עוד בקשה וזה מתועד אצלי. זה משנה את כל התמונה, הרב בוסו. יש פה שלוש סיעות אופוזיציה שהגישו. לא

מה האמיתות של הדבר שדיברו שיוזז אל-אחמר וייקבע ישוב חדש במילים אחרות בסיוע ובתמיכת המדינה. כלומר המדינה, אני מקווה שזה מאוד לא נכון. כשהמדינה רוצה לעשות משהו אמיתי, היא יכולה. מדובר בתשובה שהמדינה צריכה להגיש לבג"ץ. יש לזה משמעויות, מה המדינה מגישה. בסוף המדינה זה הממשלה, הכנסת, הפרלמנט שמחליט. הם רוח המפקד. זה לא פקיד שאומר:

לא יפנה ולמה התעכבנו ומה נעשה ומה עם הישיבה ומה עם המעברים. לכן אני חושב שנושא שנמצא בהליכים משפטיים, גם בסדר-היום הציבורי. הייתי עם חברי הכנסת קרעי וסטרוק בליל ט"ו בשבט. היו שם מאות ואחר כך באו אלפים. את רואה שם אנשים שבשלוש מעלות קור נמצאים שם במסירות, באהבת ארץ ישראל אמיתית. בדרך צעדו לשם 5 ק"מ ברגל. אנחנו הגענו עם רכבים למעלה ולא יכולנו להחזיק יותר משעה,

חזרתי עם פצעי לחץ ברגליים, פצעי קור ממה שקרה שם. אבל חזרתי עם לב חם. אחרי שהייתי שם אמרתי: אין מצב לנצח את עם ישראל. זה עם חזק שמסור. לכן חומש זה צריך להיות מעבר לימין ושמאל, משהו שהוא בליבה של ארץ ישראל, בליבה של המדינה הזאת. כתפיסה אמיתית, זה הצעה חשובה לסדר-היום שצריך לאשר אותה. אני מקווה שהיושב-ראש ייענה לבקשה. תודה. חברת הכנסת סטרוק. תודה רבה. אני יכולה להניח שהסיבה שזה נדחה מיעוט הסיעות שהגישו בפועל?

כי אני ניסיתי פעם ודחו, ושבוע אחרי זה עם מספר סיעות ניסיתי שוב, ואז קיבלו את זה. היינו שתי סיעות, וסיעה שלישית שהיתה תקלה טכנית. אראה לך בטלפון שלי שהיה מתועד, ופתאום אמרו לי: תערער כי התברר שלא הצטרפתי. חבריי היקרים אמילי וניר, לא משנה כמה חברי כנסת הגישו. מה שמשנה זה דחיפותו של הנושא והחשיבות שהוא יידון בכנסת. הקריטיות שהוא יידון בכנסת. אנחנו מדברים על תשובת מדינה לבג"ץ שלא תקבע, נניח, אם ישוב פלוני יפונה או לא יפונה. זה גם דבר נורא ואיום. אלא היא תקבע בעצם האם דרך ההתנתקות, הגירוש והנסיגה של אריק שרון, שמאז שהוא ביצע את העוול הנורא הזה בצפון השומרון לא היו נסיגות כלל, ויותר מזה, כשנה וחצי לאחר הנסיגה האיומה הזאת, הציבור בישראל התעורר, הגיע בהמוניו, בעשרות-אלפים, לחומש, ואמר: על המקום הזה אנחנו לא מוותרים ומאז משך 15 שנה פעילה במקום ישיבה שהיא שליחה של כולנו. אני מקבלת בברכה בני גל, האיש הזה שאני מצדיעה, פשוט מצדיעה לו, נציג ישיבת חומש אני מצדיעה דרכך לכל ישיבת חומש ולכל הנאחזים בחומש שאתם שליחים שלנו בכל רגע ורגע שאתם נאחזים שם, שליחים של ציבור גדול. איך אני יודעת זה לא רק בגלל עשרות-האלפים שמגיעים לשם ברגליים אלא בגלל הידיים כאן בכנסת. כאן בכנסת הורמו 73 אצבעות בעד ביטול ההתנתקות בחומש ובצפון השומרון והקמתו מחדש של הישוב חומש. יש פער אדיר, יש עיוות של רצון הבוחר בעצם הקמתה של הממשלה, של הקואליציה הזו שאת ואתה, אמילי וניר, חברים בה. יש עיוות של רצון הבוחר בצורה דרמטית כי בממשלה שולט בפועל השמאל. רואים את זה צעד אחר צעד. פחדתי ללכת לישון אתמול בלילה, כי כל פעם שאנחנו הולכים לישון אנחנו קמים בבוקר ומקבלים עוד מכה מהשמאל. אתמול בלילה המכה של חאן אל-אחמר. שנים אנחנו מדברים שצריך לפנות. שנים דיברנו על ההתיישבות הצעירה, אני דיברתי. מזה אתם מתעלמים. תכף אומר על ההתיישבות הצעירה. מזה אתם מתעלמים משום מה. כבר אדבר. שתשאירי גם לערעור הבא. שנים דיברנו על זה שצריך את חאן אל-אחמר לפנות ועכשיו אתם עושים לנו קונץ פטנט. פינוי בינוי. אנחנו נפנה ישוב בלתי חוקי שיושב על השטח שבין מעלה אדומים לירושלים ונקים באותו שטח ממש ישוב חוקי שיאפשר לרשות הפלסטינית להשתלט על השטח שבין מעלה אדומים לירושלים. אמילי, פחדתי ללכת לישון כי אתמול בבוקר כשקמנו שמענו שיחברו את ההתיישבות הצעירה לחשמל אחרי שפה בישיבה הזו ובמליאה לחצנו ולחצנו כולנו בצורה בלתי רגילה על ההתיישבות הצעירה. אני אפילו חטפתי התבטאות מאוד לא נעימה מראש הממשלה נפתלי בנט בעקבות זה שאמרתי לו שהוא יושב על הפתקים שלהם, ובסוף מה אתם עושים אתם מחברים אותם לחשמל אבל בתור מחיר אתם מחברים לחשמל את כל המאחזים של אבו מאזן כדי באופן סופי לתקוע את המסמרים האחרונים בארון הקבורה של ההתחייבות של גנץ לנהל את המערכה על שטחי סין. לא רק שהוא לא מנהל את המערכה על שטחי סין הוא עוזר לאבו מאזן לסדר חשמל למאחזים שלו.

למה סתם? אורית, אני מכבד אותך, אבל קראת כותרת מאיזשהו אתר? לא מתאים לך. היא מדברת על הסרטון של רגבים. בואי. תני קצת הערכה. היא מדברת על עשרות מאחזים פלסטינים יחוברו לחשמל. הלוואי שזה לא יקרה. שאלת על ההתיישבות הצעירה, אז עניתי. בינתיים בהתיישבות הצעירה נערכים לעוד סופת שלגים בלי חשמל. זה מה שקורה ברגע זה. אורית, אשתדל לא להגביל בזמן, אבל מאחר שיש פה עוד דוברים שתי דקות ותסיימי. כן. ידידי ניר, את העיתון החשוב הזה אתה מכיר, אתה מפרסם בו, עיתון מצב הרוח. אני לא מפרסם בו. מתפרסם שם בדרך כלל לא רק שם - קמפיין וזה בסדר. לא שאני מפרסם. מפרסמים עליי קמפיינים. מופיעים פה דבריו של השופט בדימוס וסגן הנשיאה בדימוס אליקים רובינשטיין ומה הוא אומר בית המשפט לא יקבע למדינה מה לעשות עם חומש. זו שאלה מדינית. והוא צודק. איך מגשרים על הפער, על העיוות שיצרתם בהקמת הממשלה בין רצון הציבור ביחס לחומש לבין רצון כמה מפלגות שמאל קיצוני כמו אלה שאמילי חברה בה ואחרות, שבפועל הן אלה שמנהלות את הממשלה והן אלה שמושכות בחוטים וקובעות? איך מגשרים על הפער הזה באמצעות דיון בכנסת. וזה שאתם מעלם בדעתכם להגיש תשובת מדינה ביום ראשון שעלולה להיות תשובה שמשנה באופן דרמטי את המצב בחומש ומגרשת משם את הישיבה לתמיד, עד שנחזור לשלטון בעז"ה, זה דבר שאתם נהנים לעשות אותו במחשכים, ואנחנו רוצים להוציא את המחשכים לעין השמש. לכן ניר, יש ארבעה חוקים שהולכים לעלות היום. צריך להוריד אחד מהם ולדון בנושא חומש כי אתם לא תגרשו את חומש במחשכים. רגע. אתייחס עכשיו לדבריה של חברת הכנסת סטרוק מאחר שזה חרג, ובני גל, אתה יכול לצלם גם את מה שאני אומר כי זה מעיין מסיבת עיתונאים פה. בני גל מצלם את כולם. את המומחים מס' 1 יותר מכולנו לדעת איך עובדת תשובת מדינה ואת יודעת טוב מאוד שזה לא דיון בכנסת. זה דבר ראשון. ופה זה מחלוקת בסיסית בינך לביני לגבי הממשלה ולכן זה כמו במתמטיקה, שיש לך הטעות הנגררת בהתחלה. בהערת אגב, מכל הלב, אני אומר גם לנציגי חומש מרגש אותי שנציג הליכוד פה נלחם בחום על חומש. זה לא אריק שרון. 15 שנה יולי אדלשטיין איש הליכוד ראש- - - חומש. אל תזלזל בליכוד. למרות שאני לא ליכוד. אל תקטעי את דבריי. אבל ניר, לא יפה מה שעשית. אתם לא מפסיקים, מאז שהקמתם את הממשלה הזאת, להאשים את הליכוד בכל דבר. זה בושה וחרפה. בושה וחרפה. מספיק כבר. תתחילו כבר לעבוד. לא רוצה שום כותרת.

באתי עכשיו מוועדת בריאות. אתה הזכרת את הליכוד והייתי חייבת להגיב. שני דברים לגבי הוועדה הזאת: אחת, אנחנו לא מנהלים ויכוחים. כל אחד מקבל את הזמן שלו וידבר. אם את מתווכחת איתי, את ממצה את זכות הדיבור שלך. את רוצה את זה זה בסדר. אני מקווה שאתה אומר אותו דבר לאמילי שמעירה מדי פעם. אז זה בסדר. אני לא חברת הוועדה. אני רוצה לתת לך את זכות הדיבור. אם תקטעי, שוב - תמצי את זכות הדיבור שלך. שתיים, מקובל במקומותינו להגיע בתחילת הדיון ולשמוע אותו מההתחלה ולא להתפרץ על משהו ששמעת חצי מילה שאמרתי. תתייחסי לקונטקסט הרחב. אתה לא מתייחס. אתה הולך פרה היסטורי. אבל ביבי, אבל ביבי. ישיבת חומש קיימת 15 שנה תחת שלטון הליכוד, ואתם רוצים לפנות אותה. שוב אומר ואני מדבר כנציג ימינה בקואליציה - אנחנו לא מתכוונים לפנות את הישיבה בחומש. רוצה שר על הדוכן שיגיד את זה. עוד דבר, אורית את יודעת איך עובדים מול תשובת המדינה לבג"ץ. זה לא בדיון בכנסת, ואת גם היום יודעת לדבר עם נציגי ראש הממשלה וגם נציגי שת הפנים ויודעת לתת את ההשפעה שלך במקומות האלה. שבוע אחרי שבוע אתם מגיעים לפה. ראש הממשלה אסר על נציגיו לדבר איתי. שבוע אחר שבוע אתם מגיעים לפה, וזה בסדר גמור. יש פה מנגנון שנוצר לטובת חביר הכנסת. אותן דמויות מגיעות ערעור אחרי ערעור. מה שאני יכול, אני מקבל. אי אפשר לומר שאני לא מקבל ערעורים. אגב סטטיסטיקות זה סטטיסטיקות. אפשר לראות מי המערער פעם אחר פעם, מהקואליציה, לא רק מהאופוזיציה. משתמשים במנגנון הזה. אמרתי שזה מנגנון מצוין שנועד לטובת הכנסת ולי יש שיקול דעת להשתמש בו בצורה מתונה מול הנשיאות. לא כל דבר שיגיע לפה, אהפוך את החלטת הנשיאות. ושוב אומר - נכון שב-30.1 יש תשובת המדינה. הדרך להשפיע עליה היא לא באמצעות דיון בכנסת. את יודעת את זה ושנים עשינו את זה כך. היא גם. גם דיון ציבורי. מה עם מי שאין לו קשרים בממשלה? אמרת: זה יעזור גם לך. אל תכניסו לי מילים לפה. זה לא הוגן מה אתה עושה. אתה מנהל דיאלוג עם אורית, מה היא יודעת ומה היא לא יודעת. אני לא יודעת את זה. כשיגיע תורך, תגידי מה את יודעת ומה את לא יודעת. אני כרגע עונה לאורית שהיא מגישה ערעור, לא את. יגיע גם תורך לדבר, ואני לא אומר מה אני חושב שאת צריכה לומר, אז אל תגידי לי מה את חושבת שאני צריך לומר. אני לא אומר את זה בזלול. זה מרגש מה שסיפרתם עם ט"ו בשבט, ואני שמח. ראיתי את התמונות והתרגשתי. אבל שוב, הייתי בגוש קטיף כשפינו את גוש קטיף, והייתי בצפון השומרון כשפינו את צפון השומרון. לא רוצה שיפנו. רוצה שישאירו אותם. אבל הדבר הזה שמגיעים לפה, ואני מכבד אתכם. אתה לא יודע כמה אני מכבדת אותך, והגעתי לכאן כדי לדבר אל ליבך. יודע למה אנחנו צריכים ללכת כל עורב לישון. תקופתה של ממשלה, יש לה זמן קצוב. אני לא נביאה. לא יודעת אם זה שנה, שנתיים, שלוש או ארבע. אבל אנחנו צריכים ללכת עם האמונה שעשינו את העבודה שלנו. אנחנו בשליחות. אוי ליום שבו נשב בבית, לא בכנסת, ונחבוט בראש ונגיד: מה עשינו? זה היה ביד שלנו ולא עשינו עם זה כלום. זה הכוח שנמצא ביד שלך כרגע. אני יודעת מי אתה. אני יודעת שיש לך מצפון. אנחנו עובדים במקומות שצריך לעבוד בהם ולא בדיון בכנסת. בבקשה, אמילי. בכובעי הפוליטי אני רוצה לומר: כאשת שמאל אני חושבת שהחיים ובני אדם חשובים יותר מכל תפיסת חיים ומכל אידיאולוגיה כך שמבחינתי בכל מקום שיש בו בני אדם צריך להיות חשמל, גם אם הם ערבים וגם אם הם יהודים. אז למה התנגדתם לחשמל בהתיישבות

למה התנגדתם להסתייגות שלנו שם? ברשותכם, קרעי. ברור שהסוגיה היא גם מדינית, אבל עד כמה שאני יודעת, כל ממשלות הימין בשנים מאז ההתנתקות ולפני כן לא סיפחו סנטימטר אחד למדינת ישראל. כנראה שזעקות השבר הזה- - אל תגרשו אותם. מי ביקש מכם לספח? אל תעשו נסיגה. כשהקמתם את הממשלה התחייבתם שלא תהיה ריבונות ולא תהיה נסיגה. אם אתם מפנים את חומש, זו נסיגה. מה זה אתם? גם אתה היית חלק מהאתם הזה. אני מדבר על עכשיו, על הכותרות עכשיו. אי-אפשר להיכנס באמצע ולחשוב שאנחנו מדברים על דברים אחרים. אני מדבר על החודשים האחרונים, על כל הכותרות שהיו - כן פינוי,

מספיק. נתקדם לפי סדר הדוברים. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי סגנית יושב-ראש הכנסת, אני רוצה לומר לך בכנסת לאופוזיציה יש כלים שבהם אמורים לבוא לידי ביטוי. יפה שאת מגיעה מתוך עמדת הנשיאות. אני בטוח שאת מתכוונת למה שאת אומרת. את מספרת שזה לא מתאים. אבל שתי הצעות לסדר של האופוזיציה כן התקבלו. בסוף צריך להבין דבר אחד: כשיש יהודים שנמצאים עכשיו בכפור אימים במסירות נפש עצומה ואנחנו באופוזיציה אין עמדה. אין לנו כוח של שמאל להעביר מאות פורעים לחאן אל-אחמר ולתת להם דירות חדשות. אין לנו הכול הזה לכם בקואליציה יש.

אנחנו מבקשים לעשות דיון על דבר מאוד פשוט. בא יושב-ראש הוועדה ואני מעריך אותו, אומר: ימינה לא תיתן לפינוי חומש. ואני שואל, ניר, אם ימינה זה ניר אורבך, אני הולך לישון רגוע. השאלה אם ימינה זה בנט שמשקר ומרמה אותנו יום-יום ימינה וקיבלנו שמאלה, שקד שאומרת א' ועושה ב'. האם אתה מוביל את המהלך הזה, אנחנו מצדיעים לך. נאמר באופוזיציה רק מילים טובות עליך ניר אורבך, שאתה נשכב על הגדר למען חומש, אבל אנחנו לא רגועים כי מחר יבוא איזה מרצ ויעשה קצת קולות בקואליציה, ובנט יתקפל כי אנחנו רואים את ההתנהגות של האיש הזה לאורך כל הדרך. לא לחינם יש פה 40 הרוגים ביום. לא לחינם יש פה טרפת של מחלות. בתי החולים קורסים, לא כי המדינה מאיזה אידיאל אמרה: אני הולכת עכשיו לחיסון עדר. כי יש לכם אנרכיסטים בממשלה. כי בנט לא מסוגל לקבל החלטות כי לועגים לו, כי הם לא מתייחסים אליו.

סגנית יושב-ראש הכנסת, אתם כל הזמן מדברים על ביבי. ביבי באופוזיציה. ביבי כבר לא בממשלה. יש לי גם מילים לא טובות לומר על מה שהיה. גם אני חשבתי שאפשר לעשות דברים אחרת. לא כל ההחלטות שהיו, היו טובות לנו. ממש לא. גם אני חושב שהיה צריך לעשות דברים, חלקם ודאי אחרת. אבל רבאק, בואו נעזוב את התשובה הזאת. שוב,

אני מחזק את ידך במה שאמרת שימינה, שהיא בסוף מפלגת שלטון זה לא נראה ככה - אתם לא הולכים להזיז את חומש, דבר חשוב. אנחנו רק מקוים שבסוף זה ייצא לפועל. מזיזים את חאן אל-אחמר מפה לשם. אני סומך גם על חברת הכנסת סטרוק שיודעת גם היום, גם אחרי כל הצעקות, לדבר עם הגורמים הרלוונטיים. מי זה הגורמים הרלוונטיים? לשכת בנט? לדעת. סתם. תשאל אחרי זה את חברת הכנסת סטרוק. היא יודעת לא פחות טוב. ראש הממשלה שלך אסר על הגורמים הרלוונטיים לדבר איתי,

הוא ביקש שתעופי לו מהעיניים. בסדר, מיצינו את זה. אחלה סיבוב. זה לא סיבוב. זה אמיתי וכואב. ככה מדברים. אדוני היושב-ראש, אני בא לחזק את החברים פה שמבקשים, למרות שאתה מתייחס, ולעיתים כאשר אתה יכול אתה מקבל ערעורים, לא שזה הולך לנו קל, אבל אתה צריך שמה הוויכוח פה בכנסת? על מה נטושה המערכה? מאחר שיש בתוך הקואליציה הזאת שהיא עובדת שמאל, כמה מפלגות שבכל זאת כלפי חוץ - בעבר הצהירו שהם ימין, שרוצים להיות ימין, קשה להם, לא נותנים להם. השמאל השתלט עליהם בתוך הקואליציה. ויש הצעות לסדר-היום שמטבע הדברים אנו חושבים שיש סיכוי שיקבל תמיכה במליאה. ממי האופוזיציה ודאי, אבל גם מכאלה בתוך הקואליציה. אנו בהחלט מבקשים לחדד את העניין. אנחנו חושבים שמן הדין הוא דווקא בדברים האלה, שעליהם יש הוויכוח בין ימין לשמאל, יש עוד דברים בתחומי הדת, אבל בתחומים האלה יש ויכוח קשה בין ימין לשמאל. הממשלה הזו קמה בהונאה עם מפלגות שהצהירו ימין, היום אולי כן וייתכן שכבר לא אנחנו מבקשים לקבל את העידוד מהמפלגות שהיו בימין, שיתמכו בנו בהצעות לסדר. כשאתה חוזר פעם שלישית ואומר: חברת הכנסת סטרוק יודעת למי לפנות במשלה, אני חושש מזה מאוד, כי אם אתה לא בטוח שבממשלה הולכי לענות את התשובה הזאת ומצפה לחסדי שמיים שחברת הכנסת סטרוק היא זו שתציל אותנו, מצבנו קשה מאוד. מה צריך את העזרה של סטרוק? בנט לא יודע, וכל מי שסובב אותו? אנשי ימין לא יודעים לעשות את העבודה הזו? למה סטרוק טובה ממך או מבנט? למה צריך את התמיכה הזאת? מזה שאתה מבקש אותה אני חושש מאוד, לכן אנו מבקשים להעלות את זה היום. בשיטה הפרלמנטרית הציבור בוחר את הכנסת, והכנסת בוחרת בראש הממשלה. זה לא נכון דמוקרטית. הציבור ידע מה הוא הולך לבחור אבל הוא לא ידע מה הוא הולך לקבל, והוא קיבל הפוך ממה שהלך לבחור. זה לא נכון. הכנסת נתנה מנדט לנפתלי בנט להיות ראש ממשלה. גם בנט לא מאמין לזה. זה לא נכון.

תארי לך שאתה היית האצבע ה-61 להקמת ממשלת ימין. היית הולכת הפוך מכל מה שהבטחת לבוחריך שלך. נראה לך שזו היתה ממשלה לגיטימית? אני חברה בממשלת ימין. ממש לא. זאת ממשלת שמאל על מלא. חברת הכנסת אמילי, אם היית קוראת את הספר של אשר צידון שהיה מזכיר הכנסת, היית רואה בדיוק שאת לא צודקת. חשוב מאוד שתקראי. תודה. חברת הכנסת וולדיגר. תודה. הייתי בבוקר בראיון ב-YNET עם מוסי רז שהוא חלק גדול בקואליציה. האוזניים שלי ניצלו, ניר, בטוחה שגם שלך, כשהוא מדבר בצורה כזו ברורה וחד-סטרית. הוא אומר: אל-אחמר? צריך להסדיר אותה, למרות פסיקות בג"ץ. אומר: יש להכשיר היום את כל הדרישות של הערבים הוא קרא לזה שייח' ג'ראח, אני קוראת לזה שמעון הצדיק. למרות פסיקות בית המשפט. והוא אומר באותה נשימה: ואת חומש להעיף מייד. זה הממשלה שלך. לא שלי. כפי שאמרו חבריי, אתה אומר לאורית: את יודעת איך הדברים עובדים. את יודעת איך הממשלה מגישה תגובת בג"ץ. אני לא יודעת ואני חלק מהבית הזה. אני חושבת שזה הכי דמוקרטי בעולם ומונעים מזה. אני חלק מקבלת ההחלטות במובן הדמוקרטי של בית המחוקקים במדינת ישראל. כשתהיי בקואליציה- - - אני לא בקואליציה. היושב-ראש שלך בחר לטפס על עץ. זאת בעיה. תן לי לדבר עד הסוף.

אם כך נהוג או היה נהוג עד היום אמנם לא הייתי בפוליטיקה הרבה זמן, אבל מעולם במדינת ישראל לא היתה ממשלת כזו. ממשלת כלאיים מוזרה ביותר, שראש הממשלה הוא עם שישה מנדטים, שבתוך המפלגה שלו לא מסוגל להנהיג, אז את כל הממשלה ודאי שלא. יש פה שבעה ראשי ממשלה ואני מודאגת על חומש, ואני יודעת שגם אתה ניר, הלב שלך במקום הנכון והדעות שלך במקום הנכון ואתה יודע בדיוק איפה חומש צריכה להיות אבל הממשלה שלך שאתה חבר בה, לא יודעת את זה, ואני חוששת מהתגובה. ולומר לאורית: את יודעת איפה להתערב?

אני רוצה שניר יתערב. ואני רוצה שראש הממשלה שקורא לעצמו ימינה יתערב. ואני יודעת שזה לא יקרה כי שמענו גם את יושב-ראש ועדת הכנסת אומר: אני לא אעביר חוקים של - ומעביר. סליחה? תגידי לי איזה חוק העברתי. זו כבר פעם שניה שאתם משקרים. תגידי לי איזה חוק העברתי שאמרתי שלא אעביר. חוק החשמל. לא, זה לא מה שאמרתי. בני גנץ שעכשיו רוצה להרוס 5 בתים בגבעת רונן בתור פעולת עונשין קולקטיבית, אתה מעביר חוקים שלו. סליחה, את מערבבת נושאים. הוא מוביל ביד רמה את קמפיין- - - הוא נכנס באימ-אימא של תושבי גבעת רונן, אתה מעביר לו חוקים. אמרתי שלא אעביר חוקים של שר הביטחון? אמרת שלא תעביר חוקים של מי שמדבר ועונה נגד ההתיישבות הצעירה. נכון. הוא הוציא צו הריסה לבתים. הוא פועל נגד ההתיישבות הצעירה? הלוואי שאנחנו בממשלות ימין היינו פועלים כמו שבני גנץ פועל כיום לטובת ההתיישבות הצעירה. הלוואי. אבל לא.

אתה מעביר חוקים של עמר בר לב וחוקים של בני גנץ. אתה מעביר חוקים של בני גנץ. עמר בר לב הוא היחיד שהגיע לוועדת חוץ וביטחון. זה לא שקרי. האריכו את זה רק בשנה ולא בשלוש בדיוק בגלל הנושא הזה. מי שעשה קמפיין שקרי זה אתה שהוצאת מכתב ופעלת כנגד עצמך. אני מבקש שתגידי איזה חוק. אמרו לך פה כמה חוקים. את חוק החשמל העברת. הוא לא של רע"מ? אנשים פה באו לדבר לתקשורת אז אני חייב לענות. אני מנהל את הוועדה ואני עכשיו עונה לקרעי. אני באתי במיוחד וצריכה ללכת לוועדת בריאות. חכו בסבלנות. מי שצריך ללכת לוועדה אחרת, מכבד אותו, שיעשה את השיקול שלו. גם על זה עשיתם סיבוב. אתה עשית סיבוב. הוצאת מכתב ופעלת נגד עצמך. תהוי רגע בשקט, סליחה שאני אומר את זה, ותקשיבו מה היה ותפסיקו לשקר.

מכתב. כתבת: מי שהקים צוות נגד המתנחלים זה בני גנץ. מי שהורס בתים רק כי אנשים התנהגו באלימות זה בני גנץ. את בונה שקר על גבי שקר. אני מצטער שאני אומר את זה כי זה כואב לי כי אני מעריך אותך מאוד. חוק החשמל הייתי בעד. הוארך ב-2014, ב-2016, והייתי בעד כי השרה שקד עמדה בדיוק מול מי שצריך לעמוד כדי לשמור על האינטרסים שלנו וכל השטויות האלה על הפזורה הבלתי חוקית הבדואית זה שקר ואתם יודעים את זה. מי היה מעוניין בחוק החשמל? אמרתי שסעיף 98 - לא שלא אצביע בעד אלא שלא אקצר זמנים. 98 מקצר זמנים. במקום 90 שעות דיון 15 שעות דיון. לא אקדם אם לא תהיה התקדמות בנושא ההתיישבות הצעירה. זה המילים שלי. אם לא תהיה התקדמות. יש התקדמות? יש התקדמות, ואת יודעת את זה, התקדמות אובייקטיבית אפילו, אפילו לא בהשוואה לתקופות אחרות. התקדמות טובה מאוד. ויש גורמים באופוזיציה ואני אומר את זה באחריות - שרוצים שזה לא יקרה. אני אומר את זה באחריות. לגבי המכתב ששלחתי לא קידמתי חוקים של שרים ושל חברי כנסת שדיברו נגד המתנחלים. וניסו לערבב חוקים ששר הביטחון הגיש. אני מוריד את הכובע בפניו. שר הביטחון? הוא הקים צוות נגד המתנחלים. שר הביטחון הורס בתים. נתניהו שילם לחמאס במזומן כנגד עמדת המל"ל. אישר העברת כספים לחמאס נגד עמדת המל"ל. הורס בתים רק בגלל שאנשים- - - שר הביטחון הוא שרוצה לגרש את ישיבת חומש, ובוא נראה מי ינצח. אתם או הוא. בוא נראה. רוצה לגרש את ישיבת חומש. אתה כל הזמן אומר שנלך לעיתונות, אבל אני רוצה לומר לך דווקא ההפך. זכותי כנבחרת ציבור שיתקיים פה דיון רציני בנוגע לחומש. שנדע לא רק מהתקשורת מה כוונת הממשלה להחליט. אני רוצה לשמוע את זה פה. שיהיה פה דיון אמיתי, שנדע, שנוכל להביע דעתנו. לכן נבחרנו. ברגע שאתם לוקחים לי את האפשרות הזו ואת הכלי הזה אתם רומסים במו ידיכם את הדמוקרטיה, את חופש הדיבור, את זכות הציבור לדעת ועל כך אני בעד הערעור גם של שלמה קרעי וגם של אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ. תודה רבה, חברת הכנסת וולדיגר. חברת הכנסת קטי שטרית. ניר, אמרתי בהתפרצות שהתפרצתי - אני רוצה לדבר לליבך. אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. עברנו הרבה קילומטראז' מקצועי, ותמיד ידעתי שאתה נמצא בצד הנכון של המפה. אבל קרה לכם משהו שאני מגדירה אותו כאסון. אני מסתכלת על הימים האחרונים, מה קורה במדינת ישראל. אתמול פינו משפחות מסכנות מכפר שלם. פינו אותן בצורה אגרסיבית. אני מדברת על אם חד הורית עם ארבעה ילדים. אני מדברת על איש ששירת כל חייו את מדינת ישראל, והיום הוא חולה וקשיש ופינו אותו והוא ברחובות. והמצב נראה כל כך גרוע גם באמצעי התקשורת ובכל מקום אחר. אי רואה את הפינוי של ישיבת חומש, ואני שואלת את עצמי: רגע,

יש פינוי רק ליהודים במדינה הזו? רק יהודים מפנים? לא הצליחו לנצח אותנו בכל מלחמות ישראל עכשיו מנסים להוציא אותנו מהמקומות שבהם אנחנו נמצאים בחוק. כפר שלם זה מקום שבו שמו את האנשים האלה. מדינת ישראל החליטה לשים אותם בשנות ה-50'. הפיצוי שנותנים להם לא עולה אפילו חדר אחד בתל אביב. ישיבת חומש. מה עושים שם אנשים? לומדים בתורה? הם לא נלחמים, הם לא בונים בתים. הם בסך הכול לומדים תורה. תורה. מה קורה לנו במדינה שלנו? אנחנו פשוט פושטים את הרגל פעם אחר פעם. בדרכי לפה אני מקשיבה לרדיו בגל"צ, שומעת ראיון של עבריין, מי שהגיע לחאן אל-אחמר זה עבריינים שבאו ולקחו אדמות מדינה. אני שומעת כמה מנסים להגיע אליו. אתם מתכוונים לעשות בעיה בפינוי? הרי נותנים לכם 300 מטר. 300 מטר הולכים לבנות להם היום, באדמות מדינה. אדמות מדינת ישראל. ואז אני אומרת לעצמי- - - קטי, למה לא פיניתם אותם? הייתם בשלטון, לא? אנחנו לא הכשרנו נכון. התעכבו מכל מיני סיבות. לא בנינו מאחז פלסטיני במישור אדומים. את מי שהיום נמצא בממשלה הזו לצערנו הרב, אם באמת היה לנו ממשלת ימין על מלא, אולי באמת זה היה מתפנה מזמן, אבל לצערנו הרב,

אם זה השותפים שהיום נמצאים, אבל אני לא רוצה עכשיו להתעסק בחאן אל-אחמר, כי זה כתם שיישאר כל חייו בתולדת מדינת ישראל. ניר, אני מקנאת, אמיתי, בסיעות השמאל וברע"מ. שים לב. ברגע שמשהו שהם רוצים לא עובר, הם יוצאים החוצה.

סנקציות. אני מצדיעה להם. אני לא חלילה וחס באה בטענות אליהם כי הם באים לשרת את הציבור שלהם. הם באים לשרת את האינטרסים של הפלסטינים ושל האחים המוסלמים. הם לא מסתירים את זה. באים בחיוך רב. נותנים מדי פעם כמה טיפות של רגיעה.

מאמינים במדינה יהודית אבל הוא פועל למען הפלסטינים. אנחנו יודעים, הם גם לא מסתירים את זה. עשינו נטיעות לפני מספר ימים והיום קיבלתי הודעה שכל העצים הוחרמו, נעקרו. זה חוסר המשילות שלנו. למה אני פונה אליך שים לב - אנחנו שומעים היום, וזה הכול קמפיין מתוזמן שיש בו הרבה היגיון מצד השמאל, לדבר על אלימות המתנחלים, אבל לא לדבר על חסימת הכביש של הגישה לישוב אביגיל. היינו יחד בסיור ואנחנו יודעים טוב מאוד כמה ארגוני השמאל, שממונים על-ידי האיחוד האירופי וממשלות אירופה שמשלמים מיליוני שקלים כדי לבצע את הפוגרומים האלה כך אני קוראת לזה - במי שנמצא בישובים היהודיים ששם המדינה שלחה אותם לפני עשרות שנים. אנו רואים דבר מאוד ברור לפיד והשמאל מכינים את אוסלו ג'. לא סתם זה מגיע לשם. גם הפגישות, חלקן סודיות, חלקן חשופות. ניר, אני פונה לליבך, אמיתי הממשלה שאתה נמצא בתוכה הבטיחה שהיא תשמור על הסטטוס קוו. נכון, היא לא הבטיחה להחיל ריבונות. הוא הבטיח את זה לפני מערכת הבחירות, בנט, מעל כל במה אפשרית. הוא הבטיח לטפל בהתיישבות הצעירה מעל כל במה אפשרית, אבל אני מאמינה שבסטטוס קוו שישבתם עם השותפים שלכם, החלטתם שלא תבצעו נסיגות וכרגע אנחנו רואים פה מסיגה. אנחנו רואים את כוחות הביטחון, מהיום למחר - מייד פינוי. במקום להרוס את בתי המחבלים, הרוצחים המתועבים האלה שרצחו את יהודה שהלך בדרך חזרה מהישיבה. אז מה כל כך דחוף בפינוי הזה של הישיבה? אנחנו כמה שבועות להירצחו. התלמיד הזה בחומש, שבסך הכול בא ללמוד תורה, הוא בסך הכול מה שאתם מייצרים פה,

אני בטוחה שאוסלו ג' בדרך, אבל לך אני אומרת, ניר מייצרים פה מצב שבו הרע טוב לו והטוב רע לו. מה שקורה כרגע, אנו רואים שמי שרצח, לא הורסים את הבית שלו, ומי שנרצח, הורסים את הישיבה שלו. לכן אני אומרת, ניר, תיזכר לעולמי עד שאם לא תיתן את הפינוי של ישיבת חומש, אתה תיזכר לטובה. ואני לא אומרת את זה למצלמות. הלוואי שהמצלמות היו מכובות. אני מכירה אותך ומדברת לליבך ולמצפון שלך. לא יקרה שום דבר, האמן לי. יש הרבה אנשים שנמצאים כרגע בממשלה שיש להם מה להפסיד. הם לא יפילו את הממשלה, אבל אתה תיזכר כמי שהשאיר את חומש על תילה. אני מתחננת, מדברת איתך עם דמעות בעיניים אחרי שאני שומעת על הפינויים החוזרים ונשנים גם בתוך מדינת ישראל. אני מאוד התחברתי למילים של אמילי שאמרה שצריך לתת חשמל. יש אנשים בתוך מדינת ישראל. הרי הם רוצים להפוך את המדינה שלנו מכביש 6 לכביש 2. הילדים האלה המקסימים, הבחורים האלה עומדים שם כי הם מגנים על נתניה, על תל אביב. כולנו מכסים את העיניים. כל מי שנמצא שם מכסה את העיניים. אבל אני מדברת למצפון שלך. אני יודעת שיש לך. ואני מתחננת בפניך אל תהיה שותף לאוסלו ג', אל תהיה שותף לפינוי ונסיגות, אל תהיה שותף לכל הדברים האלה. מכיוון שהוזכרו כספים של האיחוד האירופי אני רק רוצה להזכיר שממשלת נתניהו החריגה את הישובים שמעבר ל-67' כדי לקבל כספים מהאיחוד האירופי. ואתם דחיתם את החוק שלי עכשיו. יש חוק עכשיו שלי שדחיתם אותו שהיה עוצר. תארו לעצמכם שישראל היתה משלמת לחבל הבאסקי או למחתרת האירית או לכל מיני כאלה. זה לא נורמלי. שמתערבים לנו בתוך המדינה. אני רוצה לחדד על מה ההצבעה כי קצת התבלבלנו. נמצא פה גם בני גל, ואני מאוד מעריך אותו,

הרבה שנים אנחנו בקשר. הוויכוח כרגע הוא לא אם כן או לא מפנים את חומש אלא איפה הדרך הנכונה כרגע לקראת הדיון בבג"ץ. אני לא השתכנעתי שהדיון הוא בכנסת. אנחנו יודעים איך זה עובד. אם אתה לא מאפשר דיון בכנסת, אתה אישית צריך לדאוג שתשובת המדינה לבג"ץ תהיה כזו שמשאירה את חומש במקומה. תסגרו את הכנסת. אין טעם להיות פה. אין טעם שתהיה כנסת. אם אתה לא מאפשר דיון בכנסת, אתה אישית צריך לדאוג שתשובת המדינה לבג"ץ תהיה טובה. - - - למרות הצעקות המאוד נחרצות, רק בחלק מהזמן אני עובד לפי תוכנית העבודה שלך. בחלק מהזמן יש תוכנית עבודה שלי. אבל זה יהיה על המצפון שלך. מי בעד הערעור - ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד מיעוט נגד רוב גדול לא אושר. הערעור נדחה. אנחנו עוברים לערעור השני, ולצערי לא נותר הרבה זמן, אבל רוב הדברים אני מניח שרלוונטיים לנושא הזה פה, כי בסופו של דבר זה נושא שאנחנו מרחיבים ונטחן עד דק גם עכשיו אפשר לומר - קידום הסדרה רחבה של ההתיישבות הבדואית בנגב, של חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק. רק עוד הערה אני אומר את זה בהערכה לאורית. אורית מגיעה לדיונים האלה. היא מערערת, נמצאת בדינים מההתחלה עד הסוף. היא מקשיבה, היא מתווכחת, שומעת. יש פה חברי כנסת שמגיעים באמצע דיון, אומרים את הדברים שלהם בלי שום רלוונטיות לדיון והולכים. קרה גם בדיון הזה.

אז תסדרו את החלוקה הצודקת בוועדות. תרים את הכפפה. אני מדבר באופן כללי ועקרוני, כולל גם בדיון הזה אנשים הגיעו. הם לא שמעו מה שנאמר, גם בהתייחסות לדברים שלי, כשהתייחסתי לדברים שלך - נכנסו לדברים. לא הבינו את הקונטקסט הכללי של הדברים. אומר את זה כהערה לכל הדיונים. כולנו חברים בוועדות מקבילות. דיון כזה כשאני יודע שמגיע ערעור, יודע שלא יסתיים בעשר דקות. כל מי שבא לדיון הזה, זה כי חומש בנפשו. חומש חשובה לו. לא מוכן לוותר על חומש. דיברתי באופן כללי, לאו דווקא על זה. היינו בדיון בוועדת בריאות על האמן לי, זה הצלת חיים וזה הצלת חיים. אני נקרעת,

ואני לא חברה בוועדות כי לצערנו הרב אין לנו הייצוג ההולם. אבל אתה יכול לבדוק אני נוכחת בהמון ועדות. זה כמו בבית ספר - צועקים על מי שבא. יש ערעורים שמסתיימים תוך חמש דקות, אבל יש ערעורים כמו זה, שברור לי שבערעור כזה אפנה לו"ז לפחות עד תחילת המליאה. זה לא חוכמה אני יושב-ראש ועדה, ולכן שיבחתי את חברת הכנסת סטרוק שבדיונים האלה היא שומעת, היא מקשיבה, היא עונה וגם אחר כך נשארת. לא כל אחד יכול לעשות את זה, וגם לא כל אחד הנושא קרוב לליבו כפי שקרוב לליבך. אבל באופן כללי, מן הראוי שבדיוני עומק כאלה אנשים יכבדו את הדיון וגם יקשיבו לאחרים. אדוני היושב-ראש, חברתי סגנית יושב-ראש הכנסת, שמעתם בדיון הקודם, עד כמה חומש חשובה לי ועד כמה היא בנפשי. שמעתם את זה. אתם מבינים שאם לא הצטרפתי להצעה דחופה לסדר של שלמה קרעי והגשתי הצעה דחופה לסדר אחרת, זה רק משום שהנושא של הנגב נראה לי נושא בוער וקריטי. כפי שרמזת, ידידי ניר, שאני גם יודעת מה קורה בחדרים האחוריים, ויודעת להשפיע שם, אני יודעת היטב שבחדרים האחוריים של הממשלה מתנהל עכשיו, עכשיו קרב איתנים על הנגב. מול מי? אספר לכם. יש לך מצד אחד בממשלה הזאת את מנסור עבאס ואת מאיר כהן ואת יאיר לפיד. מהצד השני יש לך, ניר, החברה של שנינו אילת שקד ואת זאב אלקין, שלא מוכנים לוותר על הנגב, ובאמצע יש שלום שלמה שלא ברור לאיפה הוא מושך. גם ראש הממשלה נמצא שם. אשמח אבל אני רוצה לשמוע זאת מעל במת הכנסת כי לא יכול להיות שהנגב, הנגב, חלק כל כך עצום ממדינת ישראל, שהבדואים, שהתפרעו שם אמרו בפה מלא לתקשורת: אנחנו רוצים בנגב אוטונומיה פלסטינית. לזה הם מייחלים, לזה הם פועלים, לזה הם נאבקים, לזה הם מתפרעים. לא יכול להיות שהוויכוח הזה יתנהל בחדרי חדרים ולא יתנהל פה בבניין הזה בצורה שקופה, וכל חבר כנסת שמייצג את הציבור שלו, יוכל להביע עמדה ולדרוש את העמדה. ניר, למשל, שאלת אותי קודם על ההתיישבות הצעירה. אתה פעלת בעניין של ההתיישבות הצעירה ואני יודעת א זה, אבל תהיה ישר עם עצמך. גם אתה פעלת וגם אחרים נתנו לך לפעול כי אנחנו הצפנו את אנשי ההתיישבות הצעירה כל שבוע בכנסת. פעם במליאה, פעם פה בוועדה, פעם בוועדה אחרת. לא היה שבוע שאנחנו בשדולת ארץ ישראל לא הצפנו את הנושא הזה, ולא ייתכן שנושא ההסדרה הבדואית בנגב, שזה השאלה אם אנחנו מוכרים את הנגב סופית, נכנעים, מרימים דגל לבן. איך כתב חגי סגל - בבורות של השתילים שנעקרו יש עכשיו דגלים לבנים. לא יכול להיות שאנחנו כמדינת ישראל נרים עכשיו דגל לבן בנגב וזה יקרה בחדרי חדרים ולא יבוא לידי ביטוי פה בבניין. הכנסת צריכה לדבר. הכנסת צריכה לשמוע את נציג המשלה. לא אכפת לי מי. שיגיד מאיר כהן מה שהוא רוצה, שתגיד אילת שקד מה היא רוצה. לא אכפת לי, אבל הכנסת צריכה לשמוע מה אתם הולכים לעשות עם הנגב. אתם לא יכולים להמשיך לעשות את זה בשושו. ניר, אני יודעת שאתה בצד הטוב, אבל ניר, באמת אתה לא יוצא מגדרך, ואף אחד מהצד הימני לא יוצא מגדרו. מי שיוצא מגדרו זה חברת הכנסת זועבי, זה חבר הכנסת גנאים. מהשמאל הם יוצאים מגדרם מעת לעת. אתם לא יוצאים מגדרכם, ואנחנו רוצים לוודא שהנגב לא נמכר. אנחנו רוצים לשמוע פה בכנסת באוזניים שלנו על מה הוויכוח. כשאתם העברתם את החלטת הממשלה הקודמת, העברתם החלטת ממשלה שמשאירה הרבה פערים. הרבה חללים. ישב פה בשבוע שעבר חבר הכנסת צביקה האוזר, ודרשתי אותה דרישה בדיוק. הוא אמר לי: אהיה איתך. הגשתי לו מייד את ההצעה הדחופה לסדר, הבאתי אותה הצעה. אמרתי לו: צביקה, תחתום. תגיש. אמרת שתהיה איתי. לא חתם, לא הגיש. אתם פשוט רוצים להשתיק את נושא הנגב ולא אתן לכם להשתיק את נושא הנגב.

חבר הכנסת פרוש. מכובדי, למה רציתי לדעת, חברת הכנסת סטרוק, מי הצד שכנגד כי חשבתי שכשיש שני צדדים, לא בטוח שצריך להעלות את הנושא הזה לסדר-היום. אבל אין אדם משים עצמו רשע,

מה זה אומר? אדם לא מסוגל לעשות דברים שהוא גורם לכך שיהיה רשע. על אותו משקל, אני לא יכול לקחת בחשבון אדם שיודע שכתוצאה מפעולה מסוימת, הוא מפיל את הממשלה שעומד בראשה, או אם עושים פעולה מסוימת, גורמים לכך שאתה מחר לא שר הפנים כי הממשלה הזו נופלת, ממש לא נרגעתי. כששמעתי מי עומד מול לפיד, מול מנסור הבוס, מול מאיר כהן, כשאני שומע שאילת שקד וגם בנט, ואתה אומר שלמה שלום וגם בנט - לא יכול להיות שבנט פועל בניגוד למנסור הבוס. ולא יכול להיות שאילת שקד פועלת

הבוס, כי אם מנסור הבוס לא מקבל את הנגב, אין ממשלה. אתה רוצה לומר שאדם משים עצמו למצב שהוא מחר הולך להפסיד את הממשלה שלו? לכן אני חושב, מאחר שאין צד שכנגד - לפחות שהכנסת תשמיע את דברה. חבר הכנסת פרוש, אמרת את זה הרבה יותר טוב ממני. לפני הצבעה אני מבקשת,

אני חושבת שבמקרה הזה אתם צריכים להצביע בעד. תשמע מה אמר לך פרוש. הוא אמר לך דברים נכוחים. את קיבלת את מה שאמר ואני לא, כי הוא קורא לו מנסור הבוס. מנסור עבאס.

אבל הוא הבוס. זה ההבדל בינינו. לכן אני בממשלה ואתם באופוזיציה. זה הבדל שהתחיל לפני חצי שנה וזה נגרר. כל פעם שנגיע למקומות כאלה- - - אתם נכנעים ונכנעים. לא אתחיל לעשות חשבון בקואליציה מי יותר ומי פחות. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ההצעה ירים את ידו.

תודה רבה. הישיבה ננעלת. הישיבה ננעלה בשעה 10:45.